לכולם, אנחנו מתחילים בדיון מהיר בנושא הזיהומים החוזרים ונשנים בנחל אלכסנדר וההיערכות לעונת המסיק, של חברי הכנסת קטי שטרית ומיקי לוי. תודה רבה לכם על הנושא הזה החשוב מאוד. מה שמדהים זה שנעשו כבר דיונים על זה בעבר כאן בוועדת הפנים, הוועדה הזאת קיימה דיון מקיף בנושא נחל אלכסנדר ב-30 בינואר 2018 ובאמת כשקראתי את דברי הסיכום של הדיון ההוא אמרתי שכלום לא קרה מאז וזה הדבר החמור ביותר. לפני כמה חודשים אני קיימתי סיור עם החברה להגנת הטבע במקטע של נחל אלכסנדר בשטח של המועצה האזורית עמק חפר, פנינת טבע מקסימה וייחודית, ובתוך פנינת הטבע הזאת זורם ביוב. פשוט צינור ביוב, זה מה שאפשר להגיד על הנחל הזה. אני לא יודעת אם ראיתם את הכתבה ששודרה לא מזמן בערוץ 11 של יפעת גליק - - - לא צריך, יש לי את התמונות והן מזעזעות. פשוט מזעזע, זה נורא. זה החלק העליון, זה החלק התחתון, אפשר לראות.

בבקשה, תסתכלו, מי שלא הספיק לראות או לא הצליח לראות. בגלל שמדינת ישראל משופעת בנחלים אז ככה מתייחסים.

תראו איך נראה הנחל, אדום. לא, זה זוועות,

תראו, זה העופות, זה מגיע מהמשחטה.

מט"ש החירום יד חנה, שגם בו אני סיירתי וקיימתי פגישות עם הצוות שמנהל אותו, באמת נמצא בסכנת קריסה. זה המט"ש שקולט את כל השפכים מהשומרון, שאמור לטפל בהם, הוא נמצא מעבר לגבול היכולת שלו, אז אנחנו באמת רוצים להבין איפה הדברים תקועים בעקבות הבג"צ שהגישה המועצה האזורית עמק חפר. אני הבנתי שהיה מדובר על העברת תקציב מיידי להרחבת המט"ש הזה, לבניית מט"ש חדש, ננסה להבין מה מעכב את המט"שים האלה. בבקשה, יוזמי הדיון. אני מתנצלת מראש שיש לנו פחות משעה לדיון. אני חושבת שהנושא הזה מאוד חשוב, אני הייתי שמחה לייחד לו הרבה יותר זמן, אבל אנחנו בסד זמנים של החגים והכול, אז אמרתי שיאללה נעשה את זה היום. בבקשה, חברת הכנסת קטי שטרית. אז קודם כל כל הכבוד ליפעת גליק שלא יורדת מהנושא הזה, וזה גם כמובן מה שגורם לנו להמשיך עם המוטיבציה לעשות את הדברים. בשבוע האחרון היינו עדים לזיהום משמעותי בנחל אלכסנדר, מרכוז שפכים שמקורם בבית המטבחיים. זיהום זה עתיד להתגבר בקרוב עם עונת המסיק, ואת אמרת את זה וציינת את זה. נחל אלכסנדר סובל הרבה מאוד שנים מזיהומים חוזרים ונשנים שהמקור שלהם מתחיל מהרשות הפלסטינאית ומט"ש יד חנה, כפי שציינת, לא יכול להתמודד עם הכמויות הרבות של השפכים אליו. אני רוצה רק לחדד ולומר, אני סיירתי בשטח פעמיים והייתי עדה למראות קשים. אני בעצמי הייתי עדה למראות הללו, המראות שמופיעים פה בתמונות, אלה מראות אמיתיים. זה נכון שזה נראה כמו סרט אימים, אבל רואים את זה בנחל עצמו, בנחל היפהפה, שהיה עד לפני כמה זמן שמורת טבע, בין שמורות הטבע הכי יפות במדינה. וכמובן בעקבות הזיהום הזה בנחל אלכסנדר אז בקיץ האחרון גם סגרו את חופי בית ינאי, מפני שכמות הזיהום שמוזרמת לנחל מסוכנת גם לציבור, כמובן גם לציבור תושבי עמק חפר שסובלים מזה, ממחלות ועוד דברים שאולי אנחנו עוד לא יודעים כי המחקרים עדיין לא הראו את זה. אני גם ביקרתי במועצה יחד עם ראש המועצה גלית שבאמת עושה לילות כימים כדי לפתור את הבעיה, וגם החברה להגנת הטבע. אני הגשתי שתי הצעות לסדר וגם שלחתי שאילתה ועדיין יש תחושה של סחבת, ממש תחושה קשה של סחבת ארוכה בין המשרדים לביניהם. הטענה הראשונה שלי היא למינהל האזרחי, שזה לא הנושא היחידי שפשוט מבחינתו מתעלם מצרכי הציבור מעבר לקו הירוק, הכוונה היא מעבר לקו הירוק. יש שם אזרחים שסובלים ולי יש תחושה שהמינהל האזרחי לא עושה דבר וחצי דבר כדי למנוע, כי בידיו המניעה. יש בעיה, אבל בואו נחפש את המניעה, איך אפשר למנוע. המניעה שתלויה אך ורק במינהל האזרחי, והמינהל האזרחי יודע לעשות את הדברים, אפשר לפנות לראש העיר בטולכרם ולהגיד לו שיסגור את בית המטבחיים, או שיעשה א' או יעשה ב',

לא ניתן לך אישורי עבודה, לא ניתן לך א', לא ניתן לך ב'. יש את הדברים האלה, אבל הוא לא עושה כלום, שום דבר, ואני מדברת על למעלה משנה וחצי שאני פונה למינהל האזרחי ואין שום עשייה. ופתרון הביניים שאני חושבת שכדאי לעשות אותו, זה להרחיב את מט"ש יד חנה. וכמובן, כמו שציינת, בעקבות הבג"צ שהוגש ב-2014 על ידי המועצה, שהמדינה התחייבה להרחיב את המט"ש, פניתי לכל הגורמים ואני חד משמעית אומרת, צריך להתמודד את זה וצריך, לא פלסטר, צריך להרחיב את המט"ש ולתת לו כי הוא קורס, הוא לא יכול להכיל את הכמות הזו, זה במקביל למניעה. אם תהיה מניעה וגם הרחבת המט"ש אני חושבת שנוכל לפתור את הבעיה ונוכל לקחת את פנינת הטבע היפה הזו ולהפוך אותה למה שהיא הייתה. תודה רבה. חברי הכנסת, בואו ננסה לקצר כי אנחנו רוצים לקבל תשובות פה היום. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אני אשתדל באמת להיות קצר. מדובר בזיהום לאורך של שנים, הפתרונות הם בהישג יד. הנחל נראה במצב נורא ואיום באמת, אי אפשר לתאר את זה, החי והצומח נעלמו מהנחל הזה, כאילו מדינת ישראל משופעת בנחלים בסדר הגודל הזה שאנחנו יכולים לוותר עליו. יש פתרונות, גם בצד השני, יהודה ושומרון, אנחנו מעבירים להם כספים דרך המינהל, צריך להקים גם בצד השני מט"ש.

הוא לא עומד ב - - - לא, המט"ש ביד חנה אמור - - - לא, הוקם גם מט"ש - - - יש מט"ש בצד השני, הגרמנים בנו אותו,

אבל הוא לא עומד, צריך להגדיל אותו. הגרמנים בנו אותו, אבל הוא לא מתפקד, אתה מבין? הגרמנים בנו אותו והוא לא מתפקד כמו שצריך. זה לא בגלל הבנייה, הוא מתפקד מצוין טכנית, רק צריך שהוא יתפקד מצוין גם בפועל. זה מה שאני אומרת, שהוא לא מתפקד בעומסים הללו של השפכים.

מדובר בזיהום מסוכן, מסוכן, חמור ביותר בריאותית. הנזקים המצטברים הם בעלות הרבה הרבה יותר גבוהה מהקמת מט"ש בצד שלנו ובצד שלהם ונקיטת כל האמצעים. זיהום מי התהום, זיהום חופי הים, השמדת החי והצומח, כל אלה יקרים עשרות מונים מהאפשרות להקים שני מתקני טיהור. אני רוצה להפסיק כי אני רוצה שנגיע לידי - - - כן, לשמוע את הפתרונות, אולי, אולי, בתקווה. מה שאמרה חברתי די והותר, אני לא אחזור על אותם דברים רק כדי לדבר, כי אני שואף להגיע לידי איזה סיכום ושהוועדה הזו בראשותך תקבע אבני דרך ועוגנים לביקורת כדי שלא יקרה מה שקרה בשנים האחרונות, לא הייתה ביקורת של הוועדה ולכן זה התמסמס. אני מאמין שאם חברי הכנסת, את, גברתי, יישבו על הרשויות המתאימות, אני שלחתי הצעות לסדר ושאילתות לשלושה שרים, נראה מי יענה לי, אחד יגלגל על השני.

באמת הוועדה הזו זה הצ'אנס האחרון והתקווה האחרונה שלנו. מיקי, אפרופו תושבים, את זוכרת את הדיון של אתמול. אני רוצה שיבינו, אני לא מתכוונת לרדת מהנושא הזה גם אם זה ייקח לי עוד פעם ועוד יום ועוד הצעה.

אני הבטחתי את זה לתושבי עמק חפר, אני הבטחתי את זה לחברה להגנת הטבע, אני הבטחתי את זה לכל הציבור.

אני לא ארד מזה, אנחנו נמשיך ונמשיך,

עליי את לא צריכה לאיים בזה,

לא נרד מזה.

אני רק אומרת שאם במינהל האזרחי - - - קטי, תני צ'אנס, בואי נתקדם.

חבר הכנסת משה ארבל. אני מברך על הדיון החשוב הזה. אני לא אגזול יותר מדקה, אני רק רוצה לדבר גם על עניין המשילות. לפני שנתיים השר להגנת הסביבה דאז ושר המים דהיום, זאב אלקין, הביא הצעת מחליטים שתתקצב 190 מיליון שקל, שיוקם צוות בין משרדי שיגבש תוך ארבעה חודשים תוכנית פעולה לטיפול במפגעים, התוכנית תכלול המלצות על פרויקטים סביבתיים דחופים שיש לטפל, גם מעבר לקו הירוק. והאירוע הזה, אחרי שנתיים וכלום לא קרה. לצערי הרב, הסיפור הזה שהממשלה מביאה החלטות ולא מיישמת אותן זה בעיית משילות קשה. אני חושב שאין רלוונטיות בהיותנו בקואליציה או באופוזיציה, אנחנו צריכים לפקח שהחלטות ממשלה לא תהיינה אות מתה ברשות.

ראשת המועצה עמק חפר, ד"ר גלית שאול, בבקשה. בוקר טוב. אני חייבת להגיד שאני מברכת על הדיון המהיר הזה, באמת צריך להגיד תודה לחברת הכנסת קטי שטרית ולחבר הכנסת מיקי לוי וגם לך,

שאת דוחפת את הנושא ביחד איתנו,

אתם צריכים להבין שהסיפור של נחל אלכסנדר לא התחיל היום. ותיקות וותיקי עמק חפר מספרים לנכדים שלהם שהם פעם רחצו במים שם, זאת אומרת שזה עניין קצר, זה לא הרבה שנים שעברו מהסיפור הזה. צריך לקחת בחשבון שעוד לפני 25 שנה, יש אצלי בחדר פסל גדול שהוא פרס שזכו מי שהוביל את המועצה באותן שנים ואת רשות הניקוז, פרס גדול שמדינת ישראל התכבדה בו כי זו המועצה האזורית שזכתה על שיקום נחל אלכסנדר. בעצם הגיעו להבנה שהנחל הזה הוא נחל שראוי להשקיע בו, הוא במרכז הארץ, הוא נמצא במקום כזה אסטרטגי, חשוב ומשמעותי לכל תושבי מדינת ישראל, לא רק לתושבי עמק חפר. גלית, איפה זה תקוע? תסבירי לנו את מה שקרה מאז הבג"צ שהגשתם. כן, חשוב לי להסביר. המדינה הכירה בזה, וחשוב לי גם להסביר את הטעות, שגם שמענו אותה קודם, אנחנו בעצם מאותה תפיסה שצריך להקים מט"ש חדש בכספים שכל העולם נרתם ובשיתופי פעולה הקימו מט"ש חדש בצד הפלסטינאי, וחשוב להגיד, מאז הקימו מט"ש חירום, אמרו בינתיים,

עד שיוקם בצד שלנו. מט"ש החירום הזה הוקם מתוך מטרה לתת פתרון ביניים, בינתיים מה שקורה זה שיש מט"ש שקורס. המראות הקשים, ולזה אני לא חוזרת, זה ברור לכולם שהמצב הוא כל כך קשה. אנחנו כרגע נמצאים בנקודת זמן שבה מדינת ישראל הבטיחה משהו לפני חמש שנים, כולם אומרים לנו הכול בסדר, מה הבעיה? יש לכם הבטחה של המדינה. 12 מיליון תוקצבו, אנחנו סיימנו ב-12 מיליון את התכנון, צריך להבין שתכנון של מט"ש כזה משמעותי, בימים הקרובים, ממש בימים הקרובים זה מוגש לשיפוט, אבל כסף לתקצוב של הדבר הזה אין. אנחנו נמצאים כרגע בשלב שבו חייבים לעשות צעדים מניעתיים כאלה שהם חלק מהפתרון הכללי. הסכום הראשון המיידי צריך להיות 80 מיליון שקלים, שחייב להיות מיידי כי אחרי שהשיפוט הזה עובר ורשות המים, אני מאמינה, כי היא כמובן מלווה את כל התהליך הזה, תסיים את השיפוט בחודשים הקרובים, מיד אחרי החגים, תסיים את זה, צריך להתחיל בעבודות. העבודות צריכות להתחיל במשהו שיהיה ממשי כרגע, תחנות שאיבה - - - ולזה 80 מיליון? 80 מיליון. תחנות שאיבה, יש לנו תוכנית גם בינתיים לאגנים ירוקים שתוך שנה כבר יכולים לעשות איזה שהוא שינוי במים. יש שם סכומים שאמורים להציל את המט"ש זה מקריסה בינתיים ולהתחיל את הבנייה. כן, צריך לתקצב ולהגיע עד 250 מיליון. זה לא קורה ביום, אני מבינה את זה,

מדינת ישראל נמצאת היום במקום לא פשוט, אבל לאט לאט, חייבים להתחיל, לא יכול להיות הסחבת הזאת. אנחנו מחכים שנים ארוכות. אני מדברת עם כל, וקטי יודעת, אין מישהו שאנחנו לא הגענו אליו. אני חושבת שהמחותן המרכזי שצריך להיות פה זה כמובן האוצר שהוא מעורב בתמונה והוא יודע ויודע שיש לו אחריות לתקצוב של הדבר הזה וזה עדיין לא הגיע. אני מבינה שאין תקציב מדינה, האם זה מופיע בתוך התקציב, האם זה חלק ממה שיש? אני לא ראיתי את הדבר הזה, אף אחד לא יכול להבטיח לי את הדבר הזה.

אני לא רוצה לחזור על המצב הקשה של נחל אלכסנדר, אני רוצה לקדם את הדיון, אז אם חשוב לך להגיד עוד משהו. אני אגיד בקצרה, ברשותך. דבר ראשון אני חייב להצטרף לברכות,

גברתי היושבת ראש,

שאתם לא מרפים מהנושא הזה ושומרים אותו על סדר היום. העברנו נייר עמדה, אני באמת לא אחזור על הדברים, הם גם נאמרו כאן.

את הסרטונים מדי יום, שמופצים אלינו מהמט"ש על ידי מנהל המט"ש ואנחנו רואים את כל התיאורים שראינו כאן. הדברים כאמור מוכרים וידועים, ואם באמת לתמצת את זה במשפט אחד, את האבסורד, שבשנת 2020, כשהקורונה מכל עבר ומשתוללת, זורם דם משחטות בנחל מרכזי בישראל, זה לא סביר ולא הגיוני.

זה קורה כל הזמן, בוודאי לפני חגים, והדבר הזה יקרה גם בחודש הקרוב, מנחל אדום של דם הוא יהפוך לנחל שחור של העקר ולכן צריך להגיד שהאדישות, לא שלכם, אבל האדישות של מקבלי ההחלטות לפעמים היא מזעזעת לא פחות מהזיהום של הנחל כי הדברים האלה נמשכים כל הזמן. לכן עייפנו מדיבורים,

מה שמשותף לכולם, עייפנו מדיבורים, לא רוצים יותר הבטחות, לא רוצים יותר הסברים, לא רוצים יותר תירוצים, רוצים מעשים. הגיע הזמן למעשים. לצערי שוב ושוב נדמה שהכלבים נובחים והשיירה עוברת, או בצורה אחרת, השיירה מגלגלת את האחריות מאחד לשני, הפלסטינאים על ישראל, המינהל האזרחי על הפלסטינאים, משרד המים על רשות המים, רשות המים על האיחוד האירופי עם קיזוזי הכספים והמשרד להגנת הסביבה בכלל נעלם ואנחנו לא רואים אותו.

ופה אני מגיע לקונקרטי, נדרש מבוגר אחראי, ופה אני מתחבר למה שנאמר על ידי חברי הכנסת, חסר מבוגר אחראי שישים לזה סוף.

גברתי היושבת ראש,

חברי הכנסת, אתם יכולים להיות המבוגר האחראי, לבצע מעקב רבעוני, כמו שנאמר פה, מעקב לראות שהדברים קורים. היום מדברים על ועדת שיפוט, אחרי זה צריך מכרז, אחרי זה צריך זוכה, לדברים יש המון שלבים ואם לא יהיה מי שיעקוב אחרי זה ויראה שהדברים קורים שוב פעם נהיה כמו הבג"צ, לפני חמש שנים, הבטיחו לפני חמש שנים והנה אנחנו נמצאים כאן היום והתכנון עוד לא הסתיים.

מבחינת פתרונות טווח ארוך, לעקוב שהמט"ש באמת מוקם ויש את התקציבים. טווח קצר ומיידי, מעבר למה שראשת המועצה אמרה, 80 מיליון, מחר בבוקר, ואני מתכוון למחר בבוקר, אנחנו כתבנו חצי מיליון, בערב נאמר לי שזה מיליון שקל, עדיין זה כסף קטן, למגובים, למשהו שאנשי המט"ש יהיו מסוגלים להתמודד עם מה שמגיע, עם הזוועה שמגיעה לשם כל יום. מיליון שקל, לא צריך לחכות לכספים ול - - - למה מיליון שקל האלה ישמשו? מיליון השקל יעזרו לאנשי המט"ש לפחות לנקות את מה שמגיע וזה יעזור להם מאוד. אתה מדבר על הצד הפלסטיני? לא, בצד שלנו. במט"ש יד חנה.

ככה לסיים באמת, כי זה הדברים שצריכים, אמרנו, יש פה גלויות שאני אשמח אחרי זה לחלק לכם כמובן, שמראות מה צריך לעשות. והנה,

זה יכול להיות אחרת, הנחל יכול, החיים יכולים לחזור אליו, הבריאות יכולה להיות ואני חייב להגיד שאי אפשר, מה יכול כבר להניע את הציבור? ראינו את התמונות המזעזעות האלה, אנחנו ערב ראש השנה, הלוואי שנוכל להרים יום אחד כוסית של מים נקיים, לצערי בינתיים יש לנו רק את מי הביוב מהנחל וזה מה שזורם לנחל. חסכתי מכם את האדום, אבל זה מה שזורם בנחל ישראל.

באמצע הארץ, היום, היום, לא לפני 20 שנה, זה מה שזורם בנחל. זה מזעזע. זה לא יכול להימשך כך.

זה מזעזע, זה בלתי ניתן להבנה. הדובר הבא, נסים אלמון, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים שרון. בינתיים עד שהוא עולה, מדובר בעוד רשות, יש גם את לב השרון, וזה נחל חדרה, נחל תאנים ועוד כמה נחלים שבדרך. כל נחלי ישראל במצב נפלא, כמו שאתם יודעים.

אני גם יושבת ראש רשות הניקוז וזה נושא סביבתי, הוא מזהם את כולם כמובן,

בדיון בוועדה הזו בנושא הזיהום בנחל אלכסנדר ב-30 בינואר 2018 אמרת שהפרויקט לבניית מט"ש חדש ביד חנה ייקח חמש שנים, מחולק לשני שלבים, הראשון זה העתקת תחנת הסניקה של אירתח, שכבר אושרה ותוקצבה לפני שנים, וחלק שני זה הבנייה של המט"ש החדש. אני מבקשת לדעת מה נעשה בשטח מאז הדיון מאז. שנתיים. אמרתי בישיבה בכנסת, אכן אני אשמח מאוד אם תוך חמש שנים המט"ש החדש יתחיל לעבוד, אבל זו הייתה מין אמונה שאולי יקרה, ואמרתי שאם זה יקרה אני בגילי מוכן לרקוד על מדרגות הכנסת, אבל זה לא יקרה. גם בשלב הזה, גם אם אושר באותה ישיבה בכנסת, שאושרה על ידי האוצר, 250 מיליון שקל לביצוע, לא לתכנון, לביצוע, יש אישור בעצם והאוצר התחייב ל-250 מיליון שקל. בינתיים מה שאנחנו רואים ומה שאני מאמין שגם בעוד עשר שנים המט"ש הזה לא יעבוד. לא, אנחנו לא מוכנים לשמוע את זה. אם יעבוד בעוד עשר שנים אני עדיין ארקוד על מדרגות הכנסת. בינתיים אני רוצה להציע הצעה אחרת, שדרוג זמני באגנים ירוקים. רשות הניקוז עם המועצה האזורית עמק חפר השיגה ליד נחל שכם, על גדת נחל שכם, שטח של 30 דונם שיכול לגדול עד 60 דונם ואנחנו תוך שנה יכולים להקים אגנים ירוקים שם ובעצם לשאוב את כל זרימת הבסיס ולהעביר אותה דרך האגנים הירוקים ולהזרים את זה חזרה לנחל שכם ונחל אלכסנדר. איכות המים תשתפר עשרות מונים מהמצב הקיים. זה לא הפתרון הסופי, זה פתרון ביניים. המט"ש המתוכנן חייב לקום בשלמותו וכשיקום המט"ש השלם, הסופי, אנחנו נקבל מים לנחל בהתאם להחלטת ממשלה באותם מי קולחים אחרי שלב הטיהור. אנחנו נעביר אותם לאגנים הירוקים, נייצר שטח טבע יפהפה לסביבה וגם נשפר את איכות המים, נלטש אותם ונחזיר אותם כמעט מי שתייה בתוך הנחל. מה התקציב שנדרש לאותם אגנים ירוקים פסטורליים? זה לא פוטר אותנו מלהקים את המט"ש.

אני שואלת, את התקציב לעשות את האגנים הירוקים יש לך? אין לי, אני מבקש את הכסף הזה לאגנים הירוקים. כמה כסף זה האגנים הירוקים? קרקע יש לנו כבר ויש הסכמה על הקרקע ויש אפילו מכתב תמיכה של מי שנתן לנו את הקרקע, זה גן יאשיה, ועל הקרקע הזאת, שהיא זמינה והתכנון קיים והשיטות קיימות, אנחנו בעצם מחר בבוקר יכולים להתחיל לעבוד. למען הגילוי הנאות הגשנו את זה לקרן לשטחים פתוחים מתוך תקווה שהם יממנו את השלב הראשון של הכסף, אנחנו עוד לא יודעים. ואיפה זה עומד?

אבל אם נקבל תקציב בסביבות 20-18 מיליון שקל האגנים הירוקים ייצאו לפועל תוך שנה. תוך שנה. זה פתרון נחמד לעוד שנה, כרגע עכשיו זה עוד לא עוזר לנו. בהתאם ליכולת הביצוע שלנו. תודה רבה לך. משרד האוצר, אורי דביר, רפרנט סביבה, בבקשה. בדיון בבג"צ,

אתם התחייבתם למדינה לתקצב את פרויקט שדרוג מט"ש יד חנה, אני מבקשת לדעת כמה כסף העברתם עד היום לטובת העניין הזה, מה הסכום ומתי תועבר יתרת הסכום. אז קודם כל אני באמת רפרנט של הגנת סביבה, אני לא הרפרנט של תחום המים, אבל בדקתי איתו בתחילת הדיון. אנחנו מודעים באמת לצורך הדחוף לשדרג את המט"ש ולהרחיב אותו, זה היום פרויקט הביוב המרכזי שנמצא על השולחן. כמו שגם עלה בדיון יש באמת עלויות גבוהות בגלל השפכים הבעייתיים, אבל הציפייה שלנו, ואנחנו עובדים על זה, שאחרי החגים יהיה פתרון, יהיה פתרון תקציבי לשדרוג של המט"ש הזה. לא, זה לא מספיק המילה הזאת, אחרי החגים. אורי, אחרי החגים, אתה יודע, זה בשירים. תן לנו תאריך, בבקשה. ממש בתחילת הדיון, כששמעתי את הנושאים שעלו, שהעיקר זה באמת שדרוג מט"ש יד חנה, בדיוק דיברתי עם המקביל שלי, שמתעסק בביוב, הוא אמר שזה הפרויקט המרכזי על השולחן, עכשיו בדיונים.

כל פעם שאתה אומר ביוב זה מצחיק אותנו כי אנחנו מדברים על נחל שהפך להיות פשוט תעלת ביוב. אני חושב שאפשר לסכם ששבוע-שבועיים אחרי החגים אנחנו נעדכן את הוועדה בסטטוס. אבל תגיד לנו מה אתם חושבים לעשות. הכיוון, מה הכיוון לפחות?

הכיוון, כמו שאמרתם, זה באמת לפעול לשדרוג המט"ש.

אבל אנחנו יודעים שהטוטאל הגדול זה 250 מיליון. היו פה שני דברים,

20 מיליון לאגנים הירוקים, מיליון עכשיו,

לא אחרי החגים, עכשיו צריכים מיליון כדי שהאנשים שגרים ליד הנחל הזה, הבריאות שלהם לא תהיה בסכנה. אנחנו לקראת המסיק, אנחנו ראינו את התמונות של המשחטות האלה, אתה צריך להתחייב על משהו שאתה יכול להעביר עכשיו. אני מסכים, בגלל זה אנחנו אומרים שזה הפרויקט - - - אתה מסכים ואתה אומר לי אחרי החגים.

בסוף זה הפרויקט, העלויות שאנחנו מכירים היום זה בין 250 ל-400 מיליון שקל לשדרוג המט"ש, אלה עלויות מאוד גבוהות,

כמו שאמרתי - - - שהתחייבתם אליהן. ב-2014.

זה פרויקט הביוב המרכזי שיש היום על השולחן ואנחנו עובדים עכשיו באמת לתת לזה פתרון. אני חושב ששבוע-שבועיים אחרי החגים נוכל לעדכן את הוועדה בפתרון לדבר הזה, אני חושב שזאת המטרה, המטרה זה להביא את הפתרון הכולל. זה פשוט מטריף אותי, אני לא יכולה לשמוע שהוא אומר פרויקט הביוב. הוא אומר שזה פרויקט ביוב.

על מה אתה מדבר? על שדרוג המט"ש. אנחנו דיברנו על שדרוג המט"ש, זה הדבר החשוב, זה מה שעלה בוועדה. אבל זה מ-2014, מה מנע מכם מ-2014 להעביר את התקציב? אתה אומר אחרי החגים. איזה חגים?

יכול להיות שזה גם 2025, הכול יכול להיות. זה עצוב, זה עצוב. אתה צוחק, אנחנו לא. אני לא צוחק, אני באמת אומר, זה הפרויקט המרכזי שעומד לנגד עינינו על השולחן בימים אלה ואנחנו באמת פועלים למצוא לזה את הפתרון. מיקי, בואי נעשה דיון נוסף. הוא אמר שבועיים. ברור שאנחנו נעשה דיון נוסף. אנחנו נבדוק בעוד שבועיים. הכי טוב. הוא אומר שבועיים אחרי החגים, הוא לא אמר עוד שבועיים. שימי לב למה שהוא אמר. אוקיי, שבועיים אחרי החגים, אין בעיה.

בואי נעשה - - - בסדר,

מה לגבי המיליון שקל? מיליון שקל שצריך עכשיו,

כדי שנוכל את האחרי חגים הזה, את החודש הזה,

אחרת אתה יודע מה הולך לקרות בנחל הזה בחודש הזה, עוד מעט? אני יכול לבדוק ונחזור עם עדכון לוועדה. מיליון שקל. אנחנו מבקשים עכשיו. אתה יכול לבדוק את זה, בבקשה?

תודה רבה. אני מבטיחה לך,

אנחנו פה הולכים לעשות על זה דיונים קבועים. אני מתנצל, יש לי צרות בוועדה אחרת. יש צרות, יש צרות בכל הוועדות. תודה רבה, חבר הכנסת מיקי לוי. תודה רבה, אורי דביר. בני אלבז, קצין מטה איכות סביבה במינהל האזרחי. אדוני,

דיווחת לוועדה הזו בדיון על נחל אלכסנדר בינואר 2018 על המט"ש שהוקם על ידי ה-KFW, זרוע של ממשלת גרמניה לסיוע למדינות מתפתחות במערב שכם ומטפל בביוב ברמה שניונית. אני מבקשת להבין מה המצב שם במט"ש הזה, האם הוא הורחב כך שהוא יוכל לקלוט גם את הביוב של הכפרים שמסביב לשכם. ומה הם עושים למניעה. את שומעת אותי? אני שומעת, אבל יש

אנחנו יחד עם ה-KFW ועם הרשות הפלסטינית,

מט"ש ברמה שניונית, עובד מעולה. אנחנו הולכים עכשיו לתוכנית לנצל את הקולחים שיוצאים מהמט"ש לכיוון שדרוג והשקיה של איזה 600 עד 800 דונם פלסטינים משפכי המט"ש.

אנחנו מדברים על עופות ועל דם

לנחל אלכסנדר. את שאלת אותי על המט"ש אני עניתי לך על המט"ש. אז אני אמשיך, ברשותכם. למה הדברים האלה לא מגיעים למט"ש ההוא? מה אתם עושים - - - אני אמשיך, ברשותכם.

המטרה בגדול שהשפכים של מט"ש שכם יעברו להשקיה באזור שכם והפלסטינים מגיבים נכון לזה ואנחנו מתקדמים בנושא.

אחרי שהם יוצאים מהמט"ש ברמה טובה, הם מגיעים בסופו של דבר ליד חנה כאשר עוד כפרים פלסטינאים בדרך מתחברים לנחל וגם הם שופכים את השפכים שם. בנחל שכם זורמים מאות טונות, מאות קובים של שפכים שמגיעים בסופו של דבר ליד חנה. ביד חנה יש עלות שמתקבלת מרשות המים כ-19 מיליון שקל בשנה עבור הטיפול בשפכים שמגיעים מהרשות הפלסטינית. 19 מיליון שקל.

אני לא - - - אין לך מה להבין, את מבינה מה הוא אומר לך? הוא מטפל בשטח הפלסטינאי.

הוא מטפל בשטח הפלסטינאי. הוא מודיע לך עכשיו שמשתמשים במים לחקלאות הפלסטינאית, השפכים, הפסולת עוברת לישראל. את מבינה את זה? זה התפקיד של המינהל האזרחי. לא, המינהל האזרחי, חברת הכנסת קטי, אני רק אעדכן, המינהל האזרחי עושה עבודת קודש בשטח. לא, בגלל זה אני רוצה לסגור אתכם. אנחנו עושים עבודה תוך סיכון חיים - - - מיותרים לחלוטין. עושים סיורים בשטחים כדי למנוע את כל מפגעים באזור, זה מאוד חשוב. האנשים שלנו עושים עבודה תוך סיכון חיים בשטח ואנחנו עושים את העבודה ברמה הכי גבוהה שיש. כשאני אומר שיוצא ברמה שניונית מהנחל ומגיע לכיוון יד חנה, נכון שהשפכים לא מטוהרים, בדרך מתחברים כפרים פלסטינאים ל - - - אז מה אתה עושה כדי לעצור את זה? אני מנסה להבין.

זה שטחי C. אני מסביר לכם,

אבל זה שטחי C, זה לא A ו-B, זה שטחי C. C זה C,

זה לא שטחי C. אתם צריכים למנוע את השפיכה של השפכים האלה - - - אז אני מסביר לך. זה לא שטחי C. התל"ג הפלסטיני הוא 2,000 דולר בשנה לאדם, התל"ג הישראלי הוא 42,000 דולר.

איזה פעולה אתה עשית, בתור ראש המינהל האזרחי, על מנת להפסיק את השפיכה הזאת של המשחטות האלה, של חלקי הגופות לנחל?

שהם בשטחי C. אז אני אתן לך את הפעולות שעשינו. אנחנו בפסח האחרון ניקינו את כל נחל שכם, ביצענו עבודת קודש עם סיכון חיים של כל העובדים שלנו, יחד עם עיריית טול כרם. אתה ראית את התמונות מהשבועות האחרונים? אתה ראית מה זורם לנחל? פתחנו שם בחול המועד - - - אדוני, אתה ראית מה זורם לנחל? למה אתה לא סוגר את המשחטה הזאת? דקה, אני מכיר ואני אתן לכם דוגמה. נכון, שיסגור אותה. תסגור את המשחטה. בגלל זה מקבלים 19 מיליון שקל על הטיפול שם. אני רוצה להגיד משהו אחד, אתם לא נותנים לי לדבר, התל"ג הפלסטיני לאדם הוא 2,000 דולר לשנה, התל"ג הישראלי,

הוא 42,000 דולר, הם לא יכולים להשקיע בתשתיות ובכספים וה-KFW השקיעו את ה-42 מיליון יורו בנושא. תסגור את המשחטה. תסגור את המשחטה. מה הבעיה? תסגור, זה ביד שלך.

בשנתיים האחרונות, למשל דוגמה, בחג סוכות הקרוב אנחנו נכנסים ומנקים את נחל שכם עוד פעם, יחד עם הרשות הפלסטינית, למרות הבלגן ש - - - כן. אני מסביר משהו. עם עיריית טולכרם.

אני מצטערת שאני קוטעת אותך, אני נורא מצטערת, אבל אתה לא מתייחס לבעיה העיקרית, מה יהיה עכשיו עם המסיק? מה הולך להיות, מה אתם הולכים לעשות? אז אני אגיד לך גם מה יהיה עם המסיק. מועצת בת חפר - - - הוא מתכוון לעמק חפר.

שעושה עבודה אדירה בוועדת השיפוט שתהיה ב-15 בחודש כדי לפנות את העקר, הגישו תוכנית מעולה לסמנכ"לית מלה שוורץ שאחראית על הוועדה, שעושה עבודה מעולה בנושא, ומטפלת במט"ש יד חנה בכל סכום, וגם במיליון הזה שאתם מדברים, והיא מטפלת באופן מיידי, סוגרת את כל הנושאים השוטפים שיש שם בתוך המט"ש. ובשם המועצה הגישו בקשה לוועדת השיפוט, זה נדון בוועדת השיפוט. למה לא תובעים אותם, המינהל האזרחי? זה עולה בשבוע הבא עוד פעם לוועדת השיפוט כי ביקשו לעשות מקצה שיפורים. הנושא מתקדם בצורה בת חפר מקדמים את זה בצורה מעולה. עמק חפר, אתה אומר בת חפר. עמק חפר, סליחה. סליחה, מר אלבז, יש לי עוד שאלה.

הסטטוס בפרויקט שאמור לקום מתקן טיהור שפכים בטולכרם? אתה יכול להגיד לנו?

אמור לקום מתקן טיהור שפכים בטולכרם? מתקן טיהור שפכים בטולכרם, אין לנו מתקן טיהור שפכים בטולכרם. אני יודעת שאין. המדינות התורמות בייבו, עשו ביוב של כל המערכת של העיר טולכרם, עשו מערכת ביוב רצינית, בייבו את כל העיר. אני צריך להסביר שכפרים פלסטינאים, אין להם מערכת פנימית, אין הרבה ערים שהן מחוברות למערכות פנימיות שיכולות להתחבר לשפכים,

ובטולכרם היה פרויקט ענק של המדינות התורמות - - האם

- - והם יצרו את זה עכשיו שם והיום השפכים שלהם אמורים להגיע בסופו של דבר לבריכות החמצון וצנרת שלמה לכיוון יד חנה.

אמורים, אמורים כבר שנים, אבל תראה מה קורה בשטח,

שום דבר לא זז. אז אני אומר לך שהמקרים של הנוצות וזה שהיה זה היה פעמיים. זה לא מהכפרים, זה רק מבית המטבחיים.

אם יש משחטה ספציפית שיש איתה בעיה חוזרת ונשנית, התפקיד שלך זה לטפל בזה.

את ראית את המשאיות שמגיעות. פשוט שופכות - - - כן, המשאיות, אני ראיתי את המשאיות. אתם טועים, גם הכתבת טעתה, המשאיות מגיעות ושופכות במנהול של בריכות החמצון של טולכרם. בריכות החמצון. שימו לב, הם לא שפכו בדרך. היה פעמיים מקרים שנשפכו לתוך הנחל באופן פיראטי בשנה האחרונה, זה מה שהיה, שיהיה ברור. אנחנו במקביל, ראש המינהל האזרחי מוביל - - - מר אלבז, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם נראה לך שכל השפכים של בית המטבחיים, זה לא מהכפרים, זה רק מהמשחטות, אין לכם שום אמצעי? לסגור אותם, להעניש אותם, לעשות אכיפה? או שנוח לכם שהמדינה תמשיך להשקיע מיליונים ומיליונים. הרי גם אם ירחיבו את יד חנה זה לא יספיק, זה לא יפתור את הבעיה. הבעיה נמצאת אצלכם, במינהל האזרחי, ותפסיק להגיד לי שאתם עושים - - - אז אני אתן לך הסבר מה נעשה. לא, לא, לא, תפסיק להגיד לי.

אין לנו עוד הרבה זמן, יש לנו עוד רבע שעה. אבל שם זה הבעיה. רק במינהל. אני אסביר לך.

אני חושבת שהפתרון הזה של מה שקורה שם - - - המינהל לא מתפקד, אני מצטערת להגיד לך, לא מתפקד.

אני אגיד לך מה המינהל עושה. אדוני, יש הבדל בין תכנון ובין פיקוח. ברמה של הפיקוח המיידי, כשיש איזה שהיא בעיה שקורית בשטח אתם חייבים להפעיל יותר את הסמכות שלכם על משחטות ועל מקומות כאלה שיוצרים זיהומים כאלה. חברת הכנסת הנכבדה, אנחנו עושים עבודה ואני מסביר לך משהו, המשחטות נמצאות בשטחי B, בשטחי B אין סמכות. לא, זה לא נכון. רואים את המשחטה של זוגלובק, אני רואה אותה, זוגלובק נמצא בשטח C. יש גם בשטחי C. גדעון ברומברג, מנכ"ל עמותת אקופיס, איפה המשחטות נמצאות? יש שלוש משחטות, כפי שאנחנו יודעים, שתיים ב-B, אחת ב-C, הבעיה היא זאת שב-C ולא השתיים שב-B.

המשרד להגנת הסביבה הפלסטיני הגיש תביעה פלילית נגד בעלי המפעלים באזור C, היא רודפת אחריהם, הם הפסיקו לעבוד במשך היום, הם עובדים רק במשך הלילה בגלל שיודעים שהם האחראים על כך ובאמת לא מובן לי למה לא סוגרים את ה - - - שמעת? המינהל האזרחי עובד בלילה, נכון? הם עובדים קשה מדי ביום. אבל זה יותר מזה, גם בנושא המסיק, לפני שלושה חודשים אנחנו פנינו למינהל האזרחי, בעצם אנחנו יודעים איך לטפל בבעיה הזאת, אנחנו יחד עם המועצה לפני מספר שנים גייסנו 100,000 דולר על מנת לאסוף את העקר ולהביא את זה לישראל. זה דבר שיש לנו משרד ברמאללה. כדי שהם לא ישפכו את העקר בנחל. אנחנו עשינו את הפרויקט הזה בפועל בשנה שעברה,

אנחנו יכולים לעבוד עם בתי הבד בצד הפלסטינאי, גם הם לא רוצים לזרוק את זה לנחל, גם הם רואים את זה כמפגע, זה גם מפגע בצד שלהם לפני שזה מגיע לקו הירוק. אבל דרוש פה שיתוף פעולה, דרוש פה כסף. שלושה חודשים לא קיבלנו, גם השבוע כתבנו שוב למינהל האזרחי, אנחנו לא מקבלים תשובה. אם יש פה מערך שהולך לאסוף אנחנו יכולים לעזור. אתה יכול לענות לפחות על הדבר הזה, כי זה ממש לפתחנו, הסוגיה של העקר? אני רוצה להגיד רגע בדיוק בנושא הזה, אנחנו עשינו פרויקט אדיר בשנה שעברה, בעלות של שני מיליון שקלים, המינהל האזרחי שאומרים שהוא לא עושה, הוא עושה יותר, שני מיליון שקל, פינינו מבתי הבד. ועדיין הנחל היה שחור לגמרי עם קצף. זה לא עשה כלום. לא פינו את הכול, בגלל שלא ביקשו שיתוף פעולה. נכון מאוד, אתה יודע את זה טוב מאוד.

אני יודע את העבודה החלקית שנעשתה, אבל כאשר אין שיתוף פעולה - - - יפה, אז תעדכן שזה נעשה ונעשתה שם עבודה. מה ההיערכות, אדוני, מר אלבז, לגבי המסיק הקרוב? הוא ממש קרוב. המסיק הקרוב, העלינו את הנושא לוועדת השיפוט, עמק חפר העלו את הבקשה, הכינו תוכנית עם סגן ראש המועצה, תוכנית אדירה, זה עולה לוועדת השיפוט ברשות המים, יאושר, אנחנו נמשיך את הפרויקט לפנות, את הפרויקט הראשוני שהמינהל - - - תגיד לי, זה נראה לך הגיוני? זה נראה הגיוני? אני רוצה לשאול אותך, זה נראה לך הגיוני? זה היה פעמיים בשנה. זה כל יום בשבועיים האחרונים, כל יום בשבועיים האחרונים יש את התמונות האלה. זה לא יאומן, אני לא מבינה את זה.

והמסיק מתחיל עוד מעט, מה זה יעזור אחרי החגים ועדת שיפוט? סליחה,

אין זמן, אנחנו מתמודדים פה עם דברים שקורים מדי יום, על בסיס יום יומי, ואתם לא עושים את העבודה שלכם, אני מצטערת. אני אומר לך שאנחנו עושים את העבודה יותר מאשר - - - אם התמונות האלה חוזרות ונשנות אתם לא עושים את העבודה שלכם.

אם אני אומר לך שאנחנו נכנסים בסוכות לעשות ניקוי של נחל שכם - - - תודה רבה. ואם אני אומר לך שוועדת שיפוט - - - אבל זה לא פותר את הבעיה. זה לא פותר את הבעיה. אני צריכה להבין ממך איזה תקציבים אתה נותן עכשיו לסיפור של המסיק ומה אתה עושה על מנת לעצור את הדבר הזה מהמשחטה, תסגור את המשחטה הזאת.

הגישו תוכנית - - - יש לך את הסמכות הזאת. הגישו תוכנית, עמק חפר, הרגע היא נמצאת בוועדת השיפוט.

את יכולה ל - - - זה נאמר לנו לפני שלושה חודשים, אנחנו מחכים לדעת אם יהיה כסף. אנחנו כל שבועיים כותבים למינהל האזרחי, אנחנו כבר לא מקבלים אפילו תשובות. אתה לא תקבל תשובה על שום דבר. אני מודיעה לך.

מי שאחראי על זה זו רשות המים והם מטפלים בנושא בוועדת השיפוט, מה המינהל האזרחי? המינהל האזרחי - - - כל אחד מעביר לשני ובסוף העבודה לא נעשית. אבל אתה צריך למנוע. המינהל האזרחי השקיע שני מיליון שקל רק בפרויקט של עקר.

מול מי אתה מדבר ברשות המים? עם כל הגורמים, עם מנהל רשות המים, עם מלה שוורץ, סמנכ"לית, ועם קמ"ט מים, עם כל הגורמים. אנחנו באופן שוטף, משותף, ועובדים בשיתוף פעולה פורה מאוד. מה זה פורה? אנחנו רואים, כל כך פורה שאנחנו פשוט מתפלאים מההתקדמות בשטח. המסקנה היותר חשובה מהנחל זה שצריך לעשות בדק בית במינהל האזרחי, חד משמעי אני אומרת לך. אני חושב שהמינהל האזרחי עושה עבודת קודש. הם לא עונים למכתבים, אתם לא עונים למכתבים,

אתם מזלזלים,

חברת הכנסת שטרית. אני אומר לך שאנחנו עונים על כל פנייה. מי יש לנו מרשות המים? עורכת הדין תהל ברנדס. הוא לא מבין שהם המניעה, הם יכולים למנוע מלהגיע למצב הזה.

ברגע שמונעים כל הדברים האחרים זה פשוט לא יאומן. עורכת הדין תהל ברנדס, רשות המים, בבקשה. כן, בוקר טוב לוועדה. נמצאים איתנו מרשות המים מלה שוורץ, סמנכ"לית פיקוח אצלנו, היא תוכל להסביר באמת על העבודה שנעשית אצלנו סביב המט"ש וגם לעניין הטיפול בעקר, והראל גל, אגף איכות מים, אם צריך להתייחס לאיכות המים. לגבי המט"ש, יש לנו פחות מעשר דקות, אנחנו נדבר בדיון הבא. אז בואי ניתן לגב' שוורץ להתייחס.

אני רוצה לדבר עכשיו על העקר, מה אתם עושים עכשיו? כי זה הדבר המיידי שאנחנו צריכים להתמודד איתו.

סמנכ"ל פיתוח ברשות הממשלתית למים וביוב, אם אפשר בבקשה לתת לנו תמונת מצב. אתם מקבלים פניות, למה הן לא נענות ואיפה עומד השיפוט? אז קודם כל כל הפניות נענות. יש לנו פה כמה סוגיות. החברה הכלכלית עמק חפר מתחזקת ומתפעלת את המט"ש הקיים, עושה עבודה טובה ואנחנו כל חודש מאשרים להם את העלויות. מדובר בערך בין מיליון למיליון וחצי שקל לחודש, רק השנה, 2020, עד אוגוסט כבר אושרו עשרה מיליון שקל. זה לגבי המט"ש הקיים וזה קורה בשוטף כל חודש, כאשר אנחנו - - - החברה הכלכלית שלנו אכן מתפעלת במט"ש הקיים, כלומר בכלים שיש בידיה. אפשר לתת למנהל המט"ש לדבר, או מנהל החברה הכלכלית, הם יסבירו למה זה לא עוזר. זאת אומרת מבחינת כולם הכול בסדר, התהליכים מתנהלים, מתקצבים, אבל זה לא עוזר מכיוון שזה כלום, זה טיפה - - - הקפסיטי לא מספיק. לא מתאים. זה 6,000 קוב במקום 30,000. הגישו בקשה על חצי מיליון שקל ומעבירים אותם מיד ליד ולא מסוגלים לאשר את זה. לא נכון, לא הגישו שום בקשה שלא נענתה.

יש אצלכם בקשה, על המט"ש, על מגובים, ואתם מגלגלים את זה מיועץ ליועץ ולא מאשרים את זה. אני אמשיך?

אז בכסף הזה, כמו שאמרתי, המט"ש - - - אני מבקשת רק, זמננו קצר, בלי יותר מדי סקירות וזה, יש פה מצוקה שאנחנו צריכים עכשיו עוד תקציבים, אני רוצה לדעת איפה זה עומד. מה שהועלה, לגבי הדברים שהועברו אליכם, גם מהמינהל האזרחי וגם מהמועצה האזורית, איפה זה עומד, הבקשות שקיבלתם?

לגבי הטיפול השוטף, כל הבקשות מטופלות כל חודש, אנחנו מאשרים הנדסית, מעבירים לאוצר והאוצר מעביר את הכסף לחברה הכלכלית. זה לגבי התפעול השוטף. לגבי המט"ש החדש, התכנון כמעט גמור, הובטח לנו עד סוף ספטמבר שיגישו לנו את התוכנית לשיפוט, נשפוט את התוכנית, נבדוק אותה כמובן הנדסית וכל העלויות ואחר כך נצטרך לשבת ולעשות איגום תקציבי ולראות באמת - - - תוך כמה זמן זה יהיה מוכן?

זה עכשיו מגיע לשיפוט, נניח שיאושר,

יכולה להתקיים שבועיים אחרי קבלת התוכנית.

זה שאין מקור תקציבי, אנחנו היינו מול האוצר, דיברנו על זה. אז שוב, נצטרך לשבת עם האוצר ולראות את האיגום התקציבי, מאיפה יבוא הכסף. לגבי תוכנית העקר, אכן קיבלנו אותה אתמול, ננסה ממש לעשות בזום, בשבוע הקרוב, אחרי החג ועדת שיפוט כדי לאשר אותה וזה ייכנס לשוטף. אתם קיבלתם את זה אתמול, את אומרת?

איזה תאריך יש על הפנייה? איך זה יכול להיות? המינהל האזרחי אומר לנו שלפני שלושה חודשים הם כבר מבקשים את הכסף והם לא מקבלים תשובות ולכן הם לא - - - לא מבקשים כסף, מי מבקש כסף? המינהל האזרחי.

אני רוצה לדעת, בגלל שהכול עובר דרכנו. אין שום פנייה לכסף שלא נענית. אז את אומרת שאת קיבלת מהמינהל האזרחי את הפנייה רק אתמול? את התוכנית ההנדסית. הרי דנו על זה גם לפני כשבועיים, היו חלופות, אתמול קיבלנו את החלופה המומלצת, שאנחנו נצטרך לשפוט ולאשר אותה ולתקצב אותה. זה בשוטף. מדובר בתוכנית של בערך שמונה מיליון שקל. תוך כמה זמן תאשרו את זה? אני אומרת שוב, אנחנו נעשה ועדת שיפוט מיד אחרי החגים. בחודש הבא, בחודש הבא, העקר יתחיל לזרום. זאת אומרת אחרי שהמסיק ייגמר אתם תאשרו את התוכנית. כן, זה אולי לשנה הבאה. את מבינה, גברתי, את המצב האבסורדי הזה?

אבל סליחה,

בשבוע הבא, אחרי החג, נעשה ועדה בזום. יותר מהר, אם למישהו יש רעיון אני אשמח, אבל יותר מהר מאחרי החג? מה הזמן הכי קצר שאת יכולה להבטיח לנו שתהיה תשובה לגבי התוכנית הזאת שקיבלת אתמול? בשבוע הבא, אחרי החג.

ארבעה ימי עבודה בשבוע הבא, אז אנחנו נעשה את זה.

אני שמחה לשמוע. אנחנו נבקש לקבל את התוצאות של הישיבה שלכם שתקיימו בשבוע הבא על הנושא הזה.

אנחנו צריכים להתכנס לקראת סיום של הדיון הזה. אפשר לשאול למה לא דנים על התקציב כבר עכשיו? הרי יודעים כמה זה יעלה, למה צריך לחכות עד אחרי שייגמר השיפוט כדי לבקש את התקצוב של זה? על איזה תקציב את מדברת עכשיו?

היא אמרה שעכשיו אנחנו מגיעים לשלב של השיפוט, אם זה נכון למה לא דנים כבר - - - כן,

עוד לא יודעים כמה זה עולה. אני שומעת פה 250 מיליון,

לפני שנים, אני לא יודעת. אני יודעת שלפני שבועיים ישבנו עם החברה הכלכלית ועם המתכנן ואנחנו מגיעים להרבה יותר מ-250 מיליון. אז בשלב הראשון 80 מיליון אפשר לתקצב? אפשר לדאוג למקור הראשון? חבל לחכות עד שייגמר כל התהליך ואז נגלה שאין לנו כסף. מה את אומר לגבי זה, גברתי? אני אומרת שאם ה-80 מיליון מתייחס - - - מדובר על תקציב כדי שאפשר יהיה להתגלגל, לקדם, תקציב של 80 מיליון. אתם הרי יודעים שזה יעלה בין 250 ל-400, אז לפחות למצוא את המקור התקציבי כדי שאפשר יהיה להתקדם. אנחנו תקועים במקום. אין בעיה, רק שאי אפשר לבקש תקציב בלי תוכנית. אני צריכה תוכנית הנדסית ואז אני יכולה לבקש מהאוצר - - - יש תוכנית. אז לא 250,

חצי מיליון למגובים, תוכנית שהוגשה להם,

איזה חצי מיליון? אני אומרת שוב, אין שום בקשה בשוטף שלא מכובדת. הבקשה הועברה ל - - - דרוש פה דיון שיתעסק בטווח הארוך בגלל שצריכים גם לטפל ביד חנה - - - זה לגמרי, אני מסכימה לגמרי, וזה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד, אנחנו נקיים דיון על הטווח הארוך, אבל כרגע אנחנו ביקשנו לקדם קודם כל,

אתם מתכנסים ומאשרים את הסוגיה של העקר של המסיק הקרוב. מעבר לזה אני מבקשת ממך גם לשקול את הסוגיה הזאת של הקצאת תקציב ביניים, לפני שתקבלי את כל התוכניות, לפני כל השיפוט, לפני הכול, של ה-80 מיליון כדי שבאמת אפשר יהיה להתקדם עם המט"ש החדש. התקציב הזה הוא בתוך התקציב של ה-250 או ה-400, או מה שזה לא יהיה,

אני אשב עם אלון הימן ואני אבדוק במה מדובר, כי אני עכשיו פעם ראשונה שומעת על ה-80 מיליון.

הגשנו לטווח הקצר ולטווח הארוך. אני אשב איתם ואבדוק במה מדובר ואם אפשר לקדם נקדם. בסדר גמור. תודה רבה. אנחנו נסכם את הדברים ששמענו כאן היום. אנחנו רואים פה תמונה שאין דרך אחרת להגיד אותה חוץ מאשר אוזלת יד של השלטון ביישום תוכניות שהוא בעצמו החליט וקבע, כלומר לא מדובר פה על איזה שהיא משאלת לב, מדובר פה בהחלטות שלא מקוימות ולא מיושמות ואני רואה את זה בחומרה רבה. המצב בשטח קטסטרופלי, דורש התערבות מיידית גם ברמה של מה שקורה מבחינת הזרמת השפכים של המשחטות, אלה תמונות מזעזעות, זה סכנה לבריאות האזרחים שלנו, חייבים לזכור את זה. אנחנו חייבים לטפל במיידית גם בנושא של המשחטה ואני קוראת למינהל האזרחי לפעול נקודתית מיידית במפגע הזה של המשחטה בטולכרם שבשטח C, זה בידיים שלכם. רשמנו לפנינו את ההודעה של אורי דביר, נציג משרד האוצר בדיון, לפיו משרד האוצר יעביר לוועדה עדכון כתוב שבועיים מתום חג סוכות על התקציבים שמשרד האוצר יקצה לטובת שדרוג מט"ש יד חנה. רשמנו את ההודעה של נציגת רשות המים שהיא קיבלה רק אתמול מהמינהל האזרחי את התוכנית על פסולת העקר לקראת עונת המסיק ואנחנו מבקשים להעביר לנו מיד אחרי הדיון שיתקיים בשבוע הבא את התקציב למימוש התוכנית הזאת. תכניסי, בעלות שמונה מיליון. בשנה שעברה נקבו בסכום אחר ונתנו סכום אחר. בעלות שמונה מיליון, נכנס לפרוטוקול. הוועדה מבקשת לבחון את ההעברה של חלק מהסכום, כפי שאמרנו, של 80 מיליון שנדרש לטובת שדרוג מט"ש יד חנה כבר עכשיו. מעבר לזה אני מודה, הם כבר לא פה, לחברי הכנסת, ולראשת המועצה ולחברה להגנת הטבע ולכל המשתתפים, גדעון, שהגיעו פיזית לדיון וכל אלה שהשתתפו. אני מתנצלת בפני מי שאני לא נתתי להם רשות דיבור, אני מבטיחה לכל מי שלא נתתי לו רשות דיבור שהנושא הזה לא יירד מסדר היום של הוועדה ואנחנו נדבר על זה גם ברמת תכנון לטווח רחוק ולכן נחזור וניתן לכם זכות דיבור. אנחנו נקיים דיון נוסף מיד אחרי חג סוכות. וכפי שהתבקש, אנחנו נקיים דיונים, אני לא יודעת אפילו אם רבעוניים, אולי אפילו אחת לחודשיים כדי שבאמת תהיה כל הזמן יד על ההגה על הדבר הזה של איך באמת הנושא הזה מתקדם, כי אי אפשר להמשיך ככה, אני אומרת את זה בצורה הכי ברורה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.